שלום לכולם.

אני שוב מתנצל בפניכם.

אני גם ככה מכנס את הדיון שלא

לא הייתי צריך לעשות את זה כבר, לפי הכללים והחוקים. למרות זאת, אני עושה את זה. ויש לי כאן עוד דיון אחריכם. אז בואו נראה איך אנחנו מקדמים את זה. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, הרשם,

ערוץ הכנסת,

יש לנו כאן הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו 2016. אני יודע שיש כאן שתי בעיות מרכזיות. יש בעיה אחת, שנוגעת גם לחברת הדואר וגם לגופים הפרטיים,

העיצומים שמונח כאן לפנינו. ולחברת הדואר יש עוד איזו בעיה, שאני מניח שייתנו עליה את הדעת. אז, ברשותכם, מי מציג את הדברים? מי מציג את הצעת החוק? משרד התקשורת,

עורכת הדין מנדלסון. בבקשה,

ברוריה. אז לפנינו יש את הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12). היא עברה קריאה ראשונה בחודש פברואר 2016, ויש לנו פה גם בקשה של שר התקשורת לפיצול. ואני אסביר. הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12)

לעגן את התיקונים שנדרשים בחוק הדואר ליישום המלצות ועדת רייך, שהגישה את המלצותיה עוד ב-2014 לשר התקשורת ולשר האוצר. עיקר המלצות שלה עסקו בתעריפים של חלק מהשירותים שמספקת חברת הדואר, מתווה להרחבת התחרות, שינוים ברשימת השירותים האוניברסליים, ושיפור טיב השירות שנותנת חברת הדואר. בין היתר, עניין שעות הפעילות וזמן המתנה בתור. מאז פרסום ההמלצות החלנו שינויים שעשויים להשפיע על חלק מהמלצות שלה. ולכן, שר התקשורת מינה בנובמבר 2018 ועדה לבחינת שירותי הדואר בתחום השמור בראשותו של דני רוזן. הוועדה התבקשה להגיש את המלצות שלה לשר התקשורת עד פברואר 2019. נוכח האמור, פנה השר לוועדה בבקשה לפצל את סעיפי החוק שעשויים להיות מושפעים מהמלצות ועדת רוזן. אנחנו מבקשים עכשיו לדון רק בחלק מסעיפים, החלק המשמעותי של הפיקוח, כמו שאמרנו, והעיצומים. ואנחנו נציין שיש חשיבות מיוחדת לקדם את זה. אם אני אפצל, אני

זה מונח על שולחן הכנסת. זאת אומרת, ביום שני ושלישי זה צריך להיות מונח וצריך להיות מפוצל, וצריך לחזור, וצריך עוד הפעם להצביע על הצעת החוק.

אני לא עושה עוד דיון. לא, אפשר רק לפצל וגם לדון עכשיו בזה. אבל יש פה - - - אבל אז יש לך עוד פעם את המליאה, יש לך פעמיים מליאה.

אני לא עושה את זה. אוקיי. אין לי זמן לעשות עוד פעם.

לא, גם המליאה לא תאפשר את זה. המליאה לא תאפשר לי. גם ככה יש מלחמה על כל

אפשר אולי, במקום לפצל את זה, אפשר להצביע רק על חלק מהסעיפים פה עכשיו ואת הסעיפים אחרים, אם תרצו לקדם, תקדמו בהצעת חוק נפרדת.

ואז תפיצו תזכיר כבר אחרי המלצות ועדת רוזן, ותעשו חקיקה נפרדת,

סעיפים שלא - - - מבחינתנו, זה בהחלט רעיון. למה עושים פיצול? עושים פיצול כדי להשתמש בקריאה הראשונה - - - היא צודקת. עשינו את זה כבר פעם אחת, אני חושב שזה בעניין של תחבורה. - - - והם יצטרכו להביא הצעת חוק אחרת.

בנסיבות העניין נראה לי זה מה שאפשר לעשות. עכשיו השעה 13:28. אם אני לא מסיים עד 13:50, אני סוגר את הדיון. בבקשה. אני אקצר מאוד, כי צריך להתחיל - - - זאת הייתה הכוונה.

אני רק אסביר למה חשוב לנו לקדם את הסעיפים שאנחנו מבקשים לפצל. אם היה חשוב, הייתם מביאים את זה כבר מזמן. תודה, אבל בואי נתקדם.

זה חשוב לאור ההחלטה של ועדת שרים לענייני הפרטה שהתקבלה ביולי 2018 בנוגע להפרטת חברת דואר לישראל בע"מ, שבמסגרתה החליטו למכור עד 40% מהחזקות המדינה בחברה בשני שלבים. ובמסגרת החלטה הטילה ועדת השרים על השר התקשורת לפעול לתיקון חקיקה, ובין היתר- - - בואי, חבל לבזבז את הזמן שלנו עכשיו. לקרוא את זה אנחנו יודעים. אתם רוצים שנתחיל בהקראה? בוודאי. בואי, תגידי לי את הנקודות.

רק שנייה. לפני כן, בבקשה, דן.

אני עורך דין דן כרמלי, סמנכ"ל משפט ואסדרה, יועץ משפטי, חברת דואר ישראל. תודה, אדוני היושב-ראש, מנהלת הוועדה.

אני שמעתי גם את ההצעה שהועלתה כאן לעניין ההצבעה על החלק של האכיפה מינהלית. צריך להבין, מדובר פה בפרק סופר סבוך, סופר שצריך לרדת לפרטים. ואני יודע איך הוועדה הנכבדה הזו עובדת בעניינים הללו והיא לא מקילה ראש. גם כשמטפלים בעניין כזה, צריך לראות את התמונה הכוללת. אין כאן מקום לפיצול. אני רוצה להזכיר לוועדה הנכבדה שוועדת רוזן, שהוקמה על ידי שר התקשורת, שאמורה לסיים את עבודתה עד פברואר 2019, אמורה לאמוד ולבדוק אילו שינויים נדרש לעשות. העבודה בטלאים על טלאים אינה ראויה. יש לי הרגשה שאני מתחבר למה שאתה אומר. אז אני רוצה רק להגיד שזה לא קשור. אם יורשה לי להגיד, ועדת רוזן חשובה והיא מטפלת בנושאים חשובים. אבל כל מה שקשור לסמכויות שר תקשורת למקרה של פגיעה בתחרות ולגבות עדכון הסכומים של העיצומים הכספיים סופר רלוונטי לפני ההפרטה. אי-אפשר להכניס משקיע פרטי בלי שהדברים האלה מוסדרים והוא יודע אותם מראש ויש אכיפה כמו שצריך, סמכויות אכיפה. אבל יש כלי האכיפה כבר. הם צריכים להיות כלי אכיפה - - - שנייה, א', אני לא חולק על כל מה שאת אומרת. אבל אני חולק על עניין פשוט. מי שהיה חשוב לו כל כך היה יודע להביא את זה. מה העניין? אני הרי רוצה לעזור. ולא לחינם הבאתי את זה. את יודעת כמה בקשות מונחות לפניי להביא אותן היום? את יודעת כמה? אנו יודעים, אדוני היושב-ראש. אני בחלק מהזמן עושה טלפון ועוד עכשיו אני צריך לצאת. טוב, בבקשה, כן. אני רק אשלים ואומר. אני רוצה לענות גם בהזדמנות הזאת, אדוני היושב-ראש, לחברתי עורכת הדין מנדלסון ולומר - - - דן,

בוא נעצור. בוא לא נכדרר. בוא ניגע בעניין. אני רוצה שתבחרו את הדברים הכי חשובים לכם לעניין הזה עכשיו ותעשו את זה מהר. בבקשה. קדימה, בואו נתחיל הקראה. "הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12), התשע"ו 2016 תיקון סעיף 1 1. בחוק הדואר, התשמ"ו 1986‏ (להלן החוק העיקרי)". אנחנו מתחילים בסעיף 2. סעיף 3. לא.

מוציאים את סעיף 2, סעיף 3. הדיון הוא בסעיפים 2,

26-6. זה מה שהתבקשה הוועדה. בדיוק. הלאה. "תיקון סעיף 1ב 2. בסעיף 1ב(ט) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א)חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון;".

הכוונה היא להוסיף עילה לביטול רישיון במקרה וחדל להתקיים בו אחד מהתנאים שבגינם הוא קיבל את הרישיון.

יש הערות? כן.

אני פרלי שר, עורכת דין, הלשכה המשפטית של דואר ישראל. בבקשה. אני אתייחס בדיוק לסעיף כאן עכשיו. אנחנו מדברים על תיקון של סעיף 1ב שעוסק במתן הרישיון, והוספה של אפשרות לביטול הרישיון על ידי השר כאשר התוספת היא "חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן הרישיון". כאן מדובר באיזושהי החמרה ובאיזשהו קושי נוסף כאן. אנחנו מבקשים שיהיה כתוב, או שיובהר לנו באופן ברור, על איזה תנאי מהתנאים למתן הרישיון מדובר. צריך להבין בדיוק על מה מדובר, באיזה מקרה. כאן לשר יש סמכות לבטל. אנחנו לא רואים הפנייה ברור כאן בסעיף הקודם בחוק על איזה תנאי מדובר. יש לנו בסעיף 1ב (ד) את ההוראה העיקרית שאומרת: "השר רשאי לאשר בקשה ולהתנות את מתן הרישיון בתנאים שיש לקיימם, לרבות תשלום האגרה". אנחנו מבקשים הבהרה על איזה תנאים פה מדובר. אפשר להגיד שנייה באופן כללי. העילה של ביטול רישיון כשחדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן רישיון היא עילה סטנדרטית. היא נמצאת בעשרות חוקים. אני קצת לא מבינה את ההערה שמדובר - - - לגמרי. לדוגמה, התנאי של סעיף קטן (ה): "לא ייתן השר רישיון לאדם שהורשע בעבירה" שכתוב גם בדברי ההסבר "אשר לדעת השר, מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לקבל רישיון, ואם הוא תאגיד נושא משרה בו או אדם שהוא בעל ענין בו הורשע כאמור". זה טריוויאלי. אני לא כל כך מבינה את ההתנגדות שלכם. זו לא התנגדות, אלא אנחנו רוצים להבין שמדובר על הרשימה ברורה וסגורה של תנאים שלא - - - כל תנאי שהיה תנאי למתן רישיון. אילו תנאים? כמו מה?

היעדר הרשעה פלילית, או אם השר התנה את זה בתנאים שיש לו סמכות ב(ד) לעשות ולא עומדים בהם עילה לביטול הרישיון. האם החברה אומרת שהיא לא יודעת מה התנאים למתן רישיון? לא, לא. אנחנו יודעים בדיוק מה התנאים למתן הרישיון.

אנחנו יודעים, אז אנחנו מבינים על מה מדובר.

חדל להתקיים אלה תנאים למתן הרישיון, אלה לא התנאים שאחרי. לא התנאים ברישיון, התנאים למתן רישיון. מדובר על הרישיון הכללי שלנו, נכון?

אז, אדוני היושב-ראש, אני רוצה להבהיר משהו. הנה האבסורד מדוע אמרתי לאדוני שאין מקום לדון בזה. צריך להבין, מדובר פה בפרק של אכיפה מינהלית על גוף אחד במדינת ישראל.

רגע, רגע. ברשות חברתי, אני רק אשלים, אלא אם כן היושב-ראש יעצור אותי.

בפרק של אכיפה מינהלית שמופנה כולו לדואר, היא מופנה בעצם לכל מחזיקי הרישיון. אבל יש רק מחזיק רישיון אחד כללי במדינת ישראל, ועוד אחד, ועוד כמה אחרים בעלי היתר לחלוקה דואר כמותי. האבסורד הוא בתוך העניין הזה,

הוא שרק עלינו יש כללי רגולציה שאפשר לאכוף אותם. הם רק צריכים רק רישיון. אין כללים רגולטורים. אני, ברשותכם, רוצה להעיר הערת תוכן אחת, מה שנקרא, מלמעלה. אני מאלה שמלווים את חברת הדואר כמעט יד ביד, כמו שאתה מלווה תינוק. אני רוצה להזכיר לכם שהתינוק הזה כמעט לא נשם. נכון. והוועדה הזו, כנגד כל הסיכויים וכנגד כל הדברים שנאמרו על ידי המדינה שרצתה למחוק אותם, כאן בוועדה זו אני אישית חטפתי על זה שהסכמתי לתת להם את הסיכוי בעיקר בזכות המנכ"ל שנתן את רוח הגבית. יחד עם זאת, ויש עדיין בעיות, וברוך השם לא חסר. בגלל זה גם,

יוצאים להפרטה כדי להזרים כסף פנימה כדי שהגוף יהיה אבל מה?

אני לא רוצה שיקרה להם מה שקורה בקופות ובדברים נוספים. כדאי שתקשיבו, רבותיי ממשרד התקשורת.

ואני לגמרי בעד השוק, ואני לגמרי בעד פתיחת השוק ותחרות. מי כמוני שכל הזמן משגע אותם על כל מיני בעיות שיש בארץ.

שאסור שייווצר מצב שהשוק הפרטי חוגג ושבע, כי הוא לא ניכנס לכל מקום. הוא עוסק רק בדובדבן שבקצפת,

הוא לא מתעסק כמעט והוא לא יגיע למקומות שקשה להגיע אליהם, הוא לא יגיע למקומות שלא משתלם לו להגיע אליהם. ואם כבר מייצרים תחרות, עושים אותן מהתחלה עד הסוף כמו שצריך.

אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אין לי בעיה להגדיר תקופת הרי הם כבר לא ינוקא,

אני זוכר שעסקתי בעניין הזה ונתנו להם ינוקא עוד כשהיינו בוועדות למטה. 2016, אם אני לא טועה. לא, אדוני עוד לא - - - אבל הוא למד את החומר. הוא יודע להגיד שזה מ-2016. לא, אני מדבר איתך היה מהלך כן,

2016 עם המנכ"ל - - - אבי הוכמן.

אני זוכר את זה כמו עכשיו, כי אז היה את הוויכוח על הדואר הכמותי וכל הבעיות האלה. אני זוכר ממש.

- - - אילו מגבלות הם שמים עליהם.

רוצה שיהיה פה בָּלַנְס. אני מבין שצריך לתת לשוק את האינסנטיב, צריך לתת את התִּמְרוּץ. אבל אי-אפשר, כתוצאה מכך, שבוקר אחד, אתה יודע, הרגנו גם את חברת

ומהניסיון של כל הגופים האחרים, הרצון שכל אחד רוצה לעשות לעצמו וי: עשיתי רפורמה. אחר כך הוא אומר: הלכתי. כולם זוכרים רק שהוא עשה רפורמה. אף אחד כבר לא זוכר מה יצא ממנה. ואת זה אני לא מוכן לקבל. בבקשה, שם ותפקיד. אני אורן ממשרד התקשורת. אני אתייחס, אחד, להערה של דן, ואחרי זה להערה שלך. אורן הוא מנהל מינהל הדואר במשרד התקשורת.

הוא כבר היה פה עשרות פעמים. הסעיף הזה: "חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן רישיון" הוחל לא רק על חברת דואר ישראל, אלא על כל מי שיש היתר. זה סעיף רוחבי והוא חשוב שהוא יהיה. לעניין ההערה של יושב-ראש הוועדה, גם אנחנו במשרד הבנו שצריך לבחון את הדברים ולבחון את מצב התחרות בתחום השמור. כתב המינוי של ועדת רוזן מפורסם באתר המשרד,

לא הבנתי.

מי שהתנגד - - - התנגד למה?

לפי פרסומים, כן. היו בתקשורת פרסומים. לפי פרסומים זרים. בפרסומים אני לא הכי בקיא. אני בקיא בספורט. גם אני. אני צופה רק בספורט.

אבל, לפי כתב המינוי, הסוגיות שהצפת כולן עולות בכתב המינוי בצורה מפורשת

לגבי השירות האוניברסלי, רגולציה על בעלי היתרים. אז שתנוח דעת הוועדה שאנחנו מנתחים את המצב. אני אגלה לך סוד? מכיוון שאני כבר פה הרבה שנים עובד עם המדינה, בעיקר בארבע השנים, כשאומרים לי: תנוח דעתך, אני מתעורר לגמרי. אני יכול להגיד לך באחריות, איתן כבל היושב-ראש, שאני עושה את כל המאמץ להביא את המידע הכי עדכני בפני הוועדה, לרבות איפה הוא מחלק כל

איפה הוא לא מחלק, מה ההשפעות על השוק. אני עושה את כל המאמץ.

בואו נתקדם, הלאה. זאת אומרת, אני חושב, אדוני היושב-ראש,

זה פקטור - - - לא חייב. אני לא חייב, אני חייב שבעתיים, כי בדיוק מר לביאן הסכים איתנו עכשיו בעצם שקיימות הוראות רגולטוריות שחלות על חברת דואר ישראל, ולא קיימות אותן הוראות דומות, זהות אפילו לא ב-10% על בעלי ההיתרים האחרים. זאת אומרת שפרק האכיפה המינהלי הזה הוא פרק אכיפה מינהלי על חברת דואר ישראל. זה יהרוג את דואר ישראל. גם היום חברת דואר ישראל לא יכולה לחיות, היא לא בשוק הזה, היא לא במשחק הזה.

שלא צריכים לעמוד בזמנים של תורים, שלא צריכים לעמוד בפריסה של סניפים, שלא צריכים לעמוד בתקני שירות, שלא מוגבלים לתעריף

כמו שאדוני היושב-ראש אמר, את מה שנוח להם. מה מקבלת חברת דואר ישראל לעשות? לעשות איפה שלהם לא נוח לחלק. אנחנו צריכים לחלק בדואר נע, אנחנו צריכים לחלק ליישובי ספר מדן ועד אילת תרתי משמע. ועלינו אוכפים באכיפה מינהלית ורוצים להטיל סנקציות בעניינים טכניים של 400,000 שקלים למקרה, לדוגמה. אז זה אבסורד שלא יתואר. אני לא מאמין שתחת הוועדה הנכבדה הזו יכול לצאת דבר כזה,

מפוצל החוצה, בלי לראות את התמונה הכוללת. זה פשוט צועק לשמיים ויהרוג את דואר ישראל ו-5,500 עובדיו. אתם רוצים שנתייחס?

סמכויות פיקוח והאכיפה הן רוחביות.

שהמשרד מאוד צריך

לא - - - אולי תסביר למה הכוונה ברוחביות. רוחביות זה על כל השחקנים בשוק. נכון הדבר שחברת הדואר מחלקת - - - בשוק התקשורת או בשוק הדואר?

בשוק הדואר. - - - אבל יש סמכויות פיקוח, יש עיצומים כספים שמופיעים בחוק.

יש לכם - - - אל תפריעו, אל תפריעו, רבותיי. דן, ומה שמך?

מנהל האסדרה. נכון הדבר שבעלי היתר מחלקים רק מכתבים, ולכן האכיפה מתייחסת לפעילות שהם. וחברת הדואר עושה גם שירותי אשנב או סניפים, והאכיפה מתייחסת לגם לעניין של הסניפים. נכון הדבר שהיום ברגולציה - - - יש לי שאלה אליך. למה אני צריך עוד מעט יהיה שר חדש, אולי כל הגישה שלו תשתנה לכל התהליך הזה. לכן פיצלתם. לא פיצלנו. ביקשנו לא לדון

לכן, לא ראוי לדון בכלל.

אולי אני אגיד משהו כללי. מה יש בבסיס הצעת החוק? גברת למברגר, כן. זאת המהות, אי-אפשר לנתק אבל. יש סעיפי פיקוח פלסטיים רגילים, והוראות לגבי עיצומים כספיים שהן בתבנית, הן רגילות. אבל ממילא זה כבר אני אומר: יש שר חדש - - - אבל הם לא יכולים להיות תלושים מהמהות. אני אומרת גם - - - הם לא יכולים לבוא מעצמם. אין להם זכות קיום עצמאי.

הוועדה תסיים את עבודתה ב-2019. זאת אומרת, כאילו למה אני צריך עכשיו? אם יורשה לי, כיוון שרוצים שתהליך ההפרטה יתחיל בפברואר אנחנו צריכים להיות מוכנים. אי-אפשר, או זה יהיה לא סביר - - - מה זה קשור? למה אי-אפשר לקבוע את זה בתוך תהליך ההפרטה? או אחריה?

זה לא יהיה סביר להפריט את החברה - - - בלי סמכויות פיקוח ואכיפה. בלי סמכויות פיקוח ואכיפה מתאימות לעידן שלנו עם סכומים מעודכנים.

יש תקנות פיקוח, יש עיצומים כספיים. לא שומעים. אתם מדברים ביחד.

אי-אפשר לרשום פרוטוקול. אני רוצה לומר לכם את הדבר הבא, תקשיבו לי. תראו, בואו נגיד את זה כך: אתם אומרים שאין לכם סמכויות? באמת, לי אתם מספרים שכבר תצטרכו להפעיל סנקציות

דן, אתה מפריע לי. סליחה, אדוני. אני מתנצל. פעם הבאה היא לא תתקבל. אני מבין, אדוני. אני אומר שמנקודת המבט שלי האמת, לא בא לי לאשר את התקנות האלה. הצעת החוק. את הצעת החוק, סליחה. היא נראית לי הצעת חוק כבדה, שאני רוצה שיבוא שר

אני חבר כנסת יחיד כאן בתוך התהליך הזה. אין לי פה אף אחד מהקואליציה. הם בפריימריז כולם, ואני פה תקוע. לא יודע, לא מתאים לי. אני אומר לכם את זה בכנות, זה נראה לי לא הגון. יש גבול כמה אני כבר עשיתי עבור הקואליציה הזאת.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:45.